בנושא דוח המבקר בנושא השמת ילדים בסיכון בפנימיות, באומנה ובאימוץ; וגם אימוץ על ידי זוגות חד- מיניים. מדיניות הבית הקבוע של משרד הרווחה לעיתים נשארת על הנייר בלבד. המעבר מאומנה לאימוץ תהליך ארוך מדיי, ומי שמשלם את המחיר לאורך כל חייו אלה אותם ילדים שהאימוץ שלהם לא היה על פי דין או ארך זמן ארוך מדיי. לפי הדוח של מבקר המדינה ממאי 2023 עולה כי התפלגות השמות ילדים בפועל אינה בהתאם למדיניות הבית הקבוע אלא ההפך המוחלט הוא בפועל רק כ-10% חוזרים לבית הוריהם ורק כ-1% מאומצים בבית מיטיב וקבוע, 33% מהילדים נשלחים לאומנה, 67% בפנימייה. ההפך המוחלט ממדיניות משרד הרווחה, שנקבעה על פי טובת הילד. למצב הזה של המתנה, הנמשכת לעיתים מספר שנים, השלכות שליליות מאוד הן על הילד והן על משפחות האומנה. הילד אשר נמצא בתהליך נמצא במצב של חוסר ודאות אדיר. אנחנו צריכים לדאוג שתהליך כה חשוב ומשמעותי זה תהליך האימוץ יהיה מוגבל בזמן. זה הגיוני בחייו של הילד עצמו, ואף המציאות מחייבת זאת. בנוסף, יש קטע בתוך הביקורת של מבקר המדינה: הזכות להורות, מאבק הקהילה הגאה לשוויון. זוגות בני אותו מין עדיין מופלים לרעה על ידי השירות למען הילד, אשר מתייחס אליהם כאל זוגות סוג ב', ופוגע בזכותם הבסיסית של אותם זוגות להקים משפחה ולגדל ילדים, ועולה כדי אפליה חמורה ופגיעה אנושה בכבודם. על פי דוח מבקר המדינה האחרון, בשנים 2021-2013 נמסרו לזוגות חד-מיניים שבעה ילדים בלבד מתוך 835 ילדים שנמסרו לאימוץ פחות מ-1%. אני לא רוצה לפגוע בילדים עצמם, אבל בדרך כלל אלה היו ילדים עם צרכים מיוחדים. סתם לשם ההשוואה, על פי מבקר המדינה באנגליה שיעור הילדים שאומצו לזוגות חד-מיניים 15%. לכן אני אומר שיש גם בנושא הזה מה לתקן. אנחנו ננהל את הדיון הזה, ובתחילת הדיון משרד מבקר המדינה, בבקשה. עוד פעם, בוקר טוב לכולם ותודה רבה שבאתם. הדוח התחיל בעקבות בקשה לחוות דעת של מבקר המדינה בנושא אימוץ ילדים על ידי זוגות חד-מיניים. התחלנו מהנקודה הזאת. בהמשך הדרך ראינו שיש בעיה משמעותית בכל הנוגע למדיניות הבית הקבוע ובכל הנוגע להשמת ילדים בפנימיות, באומנה ובאימוץ בכלל, וככה בדקנו את זה. עוד לפני שאני אתן לצוות להציג את עיקר ממצאי הדוח, אני אומר שבדוח הזה למעשה למיטב ידיעתנו פעם ראשונה במדינת ישראל לקחנו נתונים ובדקנו מה קורה בפועל לילד שבעיקרון מתקבלת החלטה לשים אותו בפנימיות, מה יקרה לו כשהוא יהיה מבוגר, מה קורה לילד שבאומנה, לא לגבי אימוץ והתוצאות יוצגו בפניכם. אלה תוצאות משמעותיות. עוד נקודה שאני אציין, ברגע ששלחנו את הדוח למשרד הרווחה כמובן לא היו את הנתונים האלה, אני מקווה שהוא התחיל לשנות את דרכי התנהגותו. אני אתן לד"ר לירון נתן ולד"ר נעמה מוסקוביץ להציג את עיקרי הממצאים. בוקר טוב. כאמור אנחנו נציג את עיקרי הממצאים בדוח על השמת ילדים בסיכון בפנימיות, באומנה ובאימוץ, שהתפרסם במאי. התקופה שבה ערכנו את הביקורת הייתה בין ינואר לנובמבר 2022, כאשר משרד הרווחה והביטחון החברתי היה הגוף המבוקר המרכזי. בדקנו מספר נושאים בדוח, אנחנו נציג את עיקרי הממצאים. בדקנו את מדיניות משרד הרווחה להשמה ולטיפול באותם ילדים שהוצאו מהבית, כיצד המשרד עוקב אחר המצב של אותם ילדים במהלך התקופה שהם שוהים מחוץ לבית; השלכות הטיפול במסגרות החוץ-ביתיות בבגרות מה קורה לאותם ילדים כשהם הופכים להיות בוגרים; הטיפול בהורים המולידים, שילדיהם נלקחים מהם ומוצאים מהבית איך מטפלים בהם ומנסים לשקם אותם; השירותים שנותנים למשפחות מאמצות על מנת לסייע להם עם האימוץ; וכאמור אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. נתחיל בכמה נתוני מפתח ואז ניכנס לממצאים ממש. מצאנו שכ-1,149 ילדים מתחת לגיל שמונה הוצאו לפנימיות במקום למשפחות אומנה כפי שמגדיר המשרד. 10% בלבד מהילדים שהוצאו מביתם שבים בסופו של דבר לבית הוריהם אל מקומם הטבעי לאחר שההורים והילד שוקמו. מרבית האימהות, 91% מהאימהות שילדיהן הוצאו מהבית לא זוכות לטיפול ממשרד הרווחה. הסתכלנו על אימהות שילדיהן הוצאו מהבית ב-2017, וראינו ש-91% באמת לא השתתפו בשום תוכנית שיקום של המשרד. סיכוייו של בוגר פנימייה לשהות במעצר או מאסר בבגרותו הם פי שמונה ביחס לסיכויים של בוגר באוכלוסייה הכללית, ופי שניים וחצי מאלו של בוגר אומנה. כלומר, מצבם מבחינת הסיכויים לפלילים ולמעצר או מאסר הרבה פחות טוב. פי חמישה הסיכויים של נערה בפנימייה ללדת לפני גיל 17, ביחס לנערה באוכלוסייה הכללית, וגם פי אחד וחצי ביחס לנערה ששהתה באומנה. לבסוף, אורך הליך האימוץ הממוצע אורך פי שניים מהמוגדר בדין 26 חודשים, יותר משנתיים, ולא 13 חודשים כפי שמוגדר. עכשיו ניכנס לפרטים. למשרד הרווחה יש מדיניות לטיפול בילדים שהוצאו מביתם, היא נקראת מדיניות הבית הקבוע. לפי המדיניות הזאת יש שאיפה למצוא עבור הילדים האלה שאתרע מזלם בחייהם, ולפני שהוצאו מהבית לא היה להם בית שמספק את התנאים המיטביים, המדיניות שלהם היא למצוא לילדים האלה כמה שיותר מהר בית קבוע, וזה בשתי דרכים עיקריות או לשקם את בית הוריהם ולהחזיר אותם לבית, או אם הדבר הזה לא מסתייע לאמץ אותם, כי אימוץ הוא בית קבוע, הוא בית לכל החיים.

עד שאחת משתי האפשרויות האלה מתממשת, הילדים האלה מוצאים למסגרות זמניות, אומנה או פנימייה, כשגם כאן יש מדרג שקבע המשרד עדיפות לאומנה כמסגרת משפחתית, לעומת פנימייה שהיא בעצם מסגרת לא משפחתית, היא מסגרת שבה נמצאים ילדים עם צוות שמתחלף, עם הרבה מאוד ילדים אחרים. למשרד הרווחה לא היו נתונים איפה הילדים האלה נמצאים בפועל.

היא צריכה לדעת אולי איפה כל ילד נמצא, אבל לא באופן אגרגטיבי איפה כל הילדים נמצאים אחרי שהוצאו מביתם. אנחנו הלכנו לנתונים הכספיים של משרד הרווחה כדי להבין לאיפה הולכות ההקצאות הכספיות, וחזרנו אחורה, עשינו Reversing Gathering בשביל להבין איפה הילדים נמצאים. מצאנו שבפועל הילדים מושמים בדיוק הפוך מהמדיניות שהתווה המשרד.

כשהם מוצאים מהבית רובם מושמים בפנימיות ולא באומנות שני שלישים לעומת שליש זאת אומרת, הפוך מהמדרג שקבע המשרד למצב הזמני הזה; ומתוך אלה שנמצאים בפנימיות ובאומנות רק 11% מוצאים בית קבוע,

10% חוזרים לבית הוריהם חלקם אחרי שהבית השתקם, חלקם אולי גם בלית ברירה; ורק פחות מ-1% מאומצים.

בפועל רוב הילדים לא מוצאים בית קבוע אחרי שהם הוצאו מביתם, רובם נשארים במסגרות הזמניות, ורובן מסגרות זמניות שלא מתאימות לפי מה שקבע משרד הרווחה. אנחנו המלצנו שמשרד הרווחה יבחן את המדיניות שלו קודם כול על בסיס נתונים, ואם הוא רוצה לשנות אותה, אז לערוך על זה דיון אמיתי או לפעול לממש אותה, וגם שיקבע יעדים ברורים מה הוא רוצה להשיג במדיניות הזאת.

כמה ילדים הוא רוצה שיעברו מפנימייה לאומנה, וגם לראות איך מממשים, לעקוב אחרי מימוש היעדים האלה, בקרה שהיום לפי מה שמצאנו לא קורה.

המשרד לא יודע באמת איפה הוא עומד ביחס למספרים האלה או ביחס לעקרונות האלה, גם במקומות שהותוו יעדים יותר מדידים. מה שעוד מצאנו זה שהמדיניות של משרד הרווחה לא הוטמעה בקרב אנשי מקצוע, ושסוג המסגרת שעליה ימליצו אנשי המקצוע למשל אם זאת תהיה פנימייה או אומנה או מסירה לאימוץ תלויה בתחום המקצועי שממנו הגיע איש המקצוע ולא במדיניות עצמה. למשל, אפשר לראות בתרשים שאנשים מתחום האומנה חשבו שההשמה המיטיבה ביותר עבור ילד היא אומנה. אנשי מקצוע מתחום האימוץ חשבו שההשמה המיטיבה ביותר עבור ילד שהוצא מביתו זה אימוץ, ואנשי מקצוע ברשויות המקומיות, שהם אלה שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות בשטח, חשבו שאומנה ופנימייה מבחינתם הן בעלי אותה עדיפות, ואילו אימוץ נמצא בתחתית סדרי העדיפויות.

בפועל אנשי המקצוע, שהם אלה שאמורים לקבל את ההחלטות על הילד וליישם את המדיניות, אולי מודעים למדיניות אבל לא מסכימים איתה ולכן גם לא מיישמים אותה. בהקשר הזה ההמלצה שלנו הייתה לגבש תוכנית להטמעת המדיניות שכיום לא קיימת שגם תזהה את החסמים למה אנשי מקצוע לא מיישמים את המדיניות הזאת, ותפעל מול אנשי מקצוע בתהליך גיבוש הסכמה של השטח ליישם את המדיניות, כדי שגם בתהליכי קבלת ההחלטות שמתקבלות בשטח, כמו ברשויות המקומיות, הדבר יקרה בהתאם למדיניות. היבט נוסף שעקבנו אחריו הוא מה קורה לילדים שהוצאו מביתם.

איזה מעקב עורך משרד הרווחה אחרי מצב הילדים האלה. לכל ילד שהוצא מביתו צריכה להיות תוכנית טיפול שמסייעת לו להשתקם מהטראומות שהוא חווה גם לפני ההוצאה וגם בתהליך ההוצאה, וכדי לסייע לו לחזור לחיים נורמטיביים כמה שיותר גם בגיל הצעיר וגם בעתיד. דגמנו תיקי ילדים שנמצאים באומנה ובדקנו מה קורה בתוך התיקים האלו. היה מדגם מייצג ובתוכו ב-80% מתיקי הילדים לא נמצאו תוכניות טיפול מעודכנות כמו שהן צריכות להיות. זאת אומרת, רק ל-20% מהילדים שנמצאים באומנה תוכניות הטיפול מעודכנות כמו שצריך. יתרה מכך, מה שעוד מצאנו חוק האומנה קובע שהמפקחים על האומנה צריכים לבדוק לפחות פעם בשנה את מצבם של הילדים. אמצעי מרכזי לעשות את זה הוא באמצעות תיקי הטיפול האלה שאותם הזכרנו. בדקנו על פני שנה וחצי וראינו שרק 3% מתיקי הילד בתקופה שבה בדקנו נבדקו.

מפקח אומנה לא בדק מה מצבם של 97% מהילדים שנמצאים באומנה, הוא לא יודע מה קורה שם. משהו נוסף, בדרך כלל תיקי הילד שאותם בודקים הם תיקים שקרה בהם אירוע חריג. אבל אם לא קרה אירוע חריג, הילד נשאר מתחת לרדאר ומשרד הרווחה לא יודע מה מצבו לאורך השנים. אנחנו המלצנו שמשרד הרווחה יטמיע את החשיבות של בניית תוכנית טיפול לילד, כולל יעדים ברורים בתוכניות הטיפול ויישום שלהם בקרב כל הגורמים שאחראים על העניין הזה, וגם יגדיר יעדים כדי לוודא שאכן הדבר הזה קורה, ושגם יגביר את הפיקוח שלו על ההשמות האלה של הילדים ועל התיקים שלהם ועל מה קורה לילדים האלה בפועל. נגיד כמה מילים לגבי מה קורה עם אותם ילדים בבגרותם. אספנו נתונים על עשרה שנתונים, בוגרים שהיום בגילאים 30-20, ובדקנו מה קורה עם אותם ילדים שהושמו בפנימייה או באומנה בבגרות בסדרה של מדדים במדדי השכלה, במדדי תעסוקה, כמה הם מרוויחים, גמלת הבטחת הכנסה, ילודה בקרב קטינות, האם הם חוזרים להיות מטופלים ברווחה ובאיזה שיעורים, ופשיעה כפי שהזכרתי קודם. באופן כללי מצאנו שבכל המדדים הללו מצבם של הילדים ששהו באומנה טוב יותר ממצבם של הילדים ששהו בפנימיות. אני אסביר בזריזות מה אנחנו רואים בתרשים שנמצא כאן העמודות בצבע תכלת מייצגות את מצבו של בוגר אומנה ביחס לבוגר פנימייה בסדרה של מדדים.

אם מסתכלים על סיום 12 שנות לימוד, סיכוייו של בוגר אומנה לסיים 12 שנות לימוד גדולים ב-3.3% יותר ביחס לבוגר פנימייה. ניתן לראות שכל העמודות הכחולות פונות כלפי מעלה.

בכל מדדי ההשכלה שבדקנו מצבם של בוגרי האומנה טוב יותר.

ראינו את אותה תמונה גם במדדים האחרים של תעסוקה ופשיעה וחזרה לרווחה. מחקר מסוג זה ובהיקפים האלה לא נעשה על ידי משרד הרווחה, ולמעשה הם לא בדקו את האפקטיביות של ההשמות ושל הטיפול שאותם ילדים מקבלים. המלצנו שמשרד הרווחה יעמיק את הבדיקה הזאת ואת התוצאות בבגרות של ההשמות החוץ-ביתיות בילדות על מנת ללמוד מכך ולכוון את המדיניות בהתאם. בתחילת הדברים נאמר שיצאנו לדוח הזה בעקבות פנייה של ועדת הכנסת לענייני ביקורת בנושא של אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. גם את הנושא הזה בדקנו. כאמור, יש היבט משפטי שמתנהל מאחורי הסיפור הזה, וגם הייתה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה שבנסיבות מסוימות יתאפשר למסור ילד לאימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. מצאנו בנתוני משרד הרווחה שבשנים 2021-2013 נמסרו לאימוץ על ידי זוגות חד-מיניים שבעה ילדים מתוך 835 ילדים שאומצו בישראל, זאת אומרת פחות מאחוז. הילדים האלה שנמסרו הם כולם או ילדים מעל גיל שנתיים או ילדים עם מוגבלות. זאת אומרת, לא נמסר תינוק בריא לזוגות האלו. עוד נאמר שמבין הזוגות המועמדים לאימוץ, שיעור הזוגות החד-מיניים שמועמדים לאימוץ ונמסר להם ילד עומד על מחצית מהשיעור של זוגות אחרים שנמסר להם ילד. זאת אומרת, הסיכוי של זוג חד-מיני שמועמד לאימוץ לקבל ילד הוא חצי מהסיכוי של זוגות או משפחות אחרות. שבעה מתוך 835 זה פחות מאחוז. נכון, פחות מאחוז. כפי שהזכרת קודם, אנחנו ראינו שבמדינות אחרות מיושמת מדיניות הבית הקבוע ויש שאיפה גם לממש את האפשרות הזאת לאימוץ. למשל כמו בבריטניה שיעור הילדים המאומצים על ידי זוגות חד-מיניים גבוה בהרבה ועומד על 15%, לעומת פחות מאחוז כאן בארץ. אנחנו המלצנו למשרד הרווחה לבחון את השימוש בנסיבות מיוחדות. סימנו את זה במירכאות כיוון שנסיבות מיוחדות הוא מושג מתוך חוק האימוץ שאליו גם התייחסה החלטת היועץ המשפטי לממשלה לבחון את האפשרות להרחיב את השימוש באפשרות הזאת כדי לאפשר מסירה של ילדים לזוגות חד-מיניים בעלי מסוגלות גבוהה, כדי לאפשר לעוד ילדים למצוא בית קבוע ומיטיב. אני דווקא רוצה להתעכב שנייה על תיאור הילדים שנמסרו לאימוץ לזוגות להט"בים. לפי פרסומים משרד הרווחה מנהל שתי רשימות של ילדים לאימוץ, רשימה סוג א' שכוללת תינוקות ורשימה של ילדים סוג ב', לשיטתם, שכוללת ילדים בגילאים יותר מבוגרים וילדים עם צרכים מיוחדים. מצאתם שיש בפועל ניהול של שתי רשימות כאלה? יש הוראה של היועץ המשפטי לממשלה, זאת הבעיה שלך.

אני שואל לגבי הפרקטיקה שמבוצעת על ידי משרד הרווחה. קודם נשנה את הגישה הזאת אצל היועץ המשפטי לממשלה. תכף נדבר על הגישה, אני שואל מה קורה בפועל ממה שמצאתם. ממה שאנחנו ראינו, ממה שאנחנו מצאנו, לא ראינו עדות לשתי רשימות כאלה, אלא יש תהליך שבו יש ילד שמועמד לאימוץ, הוא קודם כול מוצע לזוגות הטרוסקסואלים. אם הזוגות האלה לא מעוניינים בילד לאימוץ, הוא יכול לעבור בשלב הבא לזוגות אחרים כמו לזוגות חד-מיניים.

תינוקות בריאים בדרך כלל לא יגיעו למקום הזה.

תינוקות בריאים בדרך כלל יאומצו בשלב הראשון. אז יש איזשהו מדרג במסירה, למיטב הבנתי. רק שאלה. לגבי מה שיוראי אמר הנוהל בעצם הוא הפוך,

זאת אומרת, יש מדרג של הורים, לא מדרג של ילדים. חד-משמעית, הנוהל הוא הפוך. משום שעל פי החוק רק איש ואשתו יכולים לאמץ. בהתאם למדיניות היועץ המשפטי לממשלה. הגיע הזמן שהיועץ המשפטי לממשלה יסתכל על כולם באותו level, באותה מידה. מה ששאלתי זה אגף פרסום של מיכל פעילן ב-N12 על שתי רשימות של ילדים. איזה דבר. נורא ואיום. קודם נשנה את המדיניות של היועמ"ש לממשלה, אחר כך נטפל בשאר.

בבקשה, להמשיך. משרד הרווחה, השחקן המרכזי, בבקשה. שלום, אנחנו קיבלנו את הדוח ואנחנו בוחנים את הממצאים. כמו שהיושב-ראש ציין יש פה היבטים גם משפטיים. מבחינה מקצועית חשוב לי להגיד שהייתה עבודה נרחבת על תזכיר חוק לשנות את חוק האימוץ, וששיטת ההתאמה של ילדים להורים תהיה אחרת, תהיה יותר גמישה מתוך איזושהי נקודת מוצא מקצועית שהמוקד באימוץ הוא לא המועמדים לאמץ, הוא הילדים שאמורים להיות מאומצים, והטובה שלהם היא להיות במשפחה שהכי מתאימה להם. כשאנחנו בוחנים ילד שנמסר לאימוץ אנחנו מסתכלים לא רק על מה המצב שלו היום, אלא מה הרקע שממנו הוא הגיע. לפעמים יש אימוצים פתוחים, שזה אימוץ עם קשר. זה אומר שהמשפחה הביולוגית ממשיכה לאורך השנים להיות בקשר די הדוק, ואנחנו צריכים להתחשב גם בזה כשאנחנו עושים את השיקול של ההתאמה. הכיוון של תזכיר החוק הוא בהחלט לחשוב על הילד מהבחינה הכי פתוחה שיש, זאת אומרת עם גמישות, בלי כללים נוקשים, כי אין פה הרבה ילדים. בישראל מספר המאומצים הוא יחסית מאוד מאוד נמוך, כשמתוכם יש הרבה ילדים שמאומצים אחרי שהיו באומנה.

הם נמסרו לאומנה כי עדיין לא היה ברור מה המסוגלויות של ההורים, היה תהליך ארוך שההורים לפעמים נלחמים על הילדים שלהם, ואנחנו מגיעים למצב שהילד כבר הגיע לתוך משפחה שכבר מגדלת אותו לאורך ההליכים המשפטיים, ורק אחרי כמה שנים הוא מאומץ, וההתאמה נעשית עוד בשלב של חירום, בשלב של אומנה. גם בזה צריך להתחשב. אני רק אסיים את הדברים. תזכיר החוק הזה כבר הופץ עוד בממשלות הקודמות ולא קודם על ידי הממשלות הקודמות, כרגע הוא מונח על שולחנם של השרים. הדיון הזה הוא דיון חשוב, אנחנו ניקח את הממצאים גם של הדוח וגם של הדיון הזה, וכמובן נעלה אותם חזרה לדרג המדיני. האם בעינייך יש רלוונטיות לזהות המינית של ההורים המאמצים ביחס לטובת הילד, כפי שרמזת עכשיו? לא, לא רמזתי. אמרתי בצורה מאוד מאוד פשוטה. מבחינה מקצועית השירות למען הילד עבד על תזכיר חוק שלא מדבר על כללים מקדמיים, הוא מדבר על התאמה אישית בכל מקרה ומקרה. לא ירדת לסוף דעתי. את אמרת שהשיבוץ של הילדים לאימוץ נקבע במידת הגמישות לסביבה שלו ולהורים הביולוגיים שלו. אמרת שבהקשר הזה זה שיקול בשיבוץ הילדים. אני תוהה למול הנתונים שנמצאים כאן וזאת הפרקטיקה הנוהגת שלכם אם פחות מאחוז מהילדים שנמסרו לאימוץ בעשור האחרון היו למשפחות להט"ביות, האם יש איזושהי רלוונטיות בזהות המינית של ההורים המאמצים לעניין השיבוץ שלכם? כי זה מה שקורה עכשיו. זה מנותק מהתזכיר שאתם עובדים עליו עכשיו. אי-אפשר לפעול במנותק מהתזכיר כי אנחנו פועלים בהתאם לחוק ואנחנו כפופים לחוק הקיים היום. אבל זה לא מה שאמרת. רק רגע. אם תזכיר החוק ישנה את המצב החוקי, אז אנחנו גם נפעל בהתאם לחוק החדש שיהיה. אבל אני אענה על השאלה שלך בהקשר - - - שנייה. היום על פי המצב החוקי יש קושי?

יש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. בחוק האימוץ כתוב "איש ואשתו בלבד". היועץ המשפטי לממשלה הוציא תזכיר, כפי שלירון ציין, שמאפשר להרחיב את השימוש במונח נסיבות מיוחדות על מנת - - - אבל קודם כול בתזכיר שלו לתת לאחרים ורק אחר כך להם. בגלל זה הם רק שבעה ילדים מתוך 835. אין שם שוויון, לא יעזור. אני מקבל את התשובה שיש קושי בחוק, אבל זה לא מה שנאמר פה. נאמר פה שיש פה בחינה של התאמת השיבוץ לפי הזהות המינית של הורים המאמצים.

אז תבהירי, בבקשה.

כי באמת כשאתה שואל את השאלה הזאת האם טובתו של הילד היא להיות במשפחה כזאת או אחרת, אני לא יכולה לתת לך תשובה כי זה תלוי מי הילד,

אני אתן לך דוגמה, אם זה ילד עם אימוץ פתוח של משפחה עם תרבות שמאוד מאוד

אנחנו מנסים לעשות ככל הניתן גם כדי שהזהות שלו תהיה זהות כמה שיותר אינטגרטיבית בתוך מצב שהוא עובר מעברים בחייו,

אנחנו בוחנים למה הילד הזה

שזה מה שנאמר כאן, ומידת ההתאמה מחייבים לא לתת ילדים לזוגות להט"בים. אם עשיתם את ההתאמה ובחנתם את כל השיקולים ובחרתם בסופו של תהליך לתת פחות מאחוז מהילדים לאימוץ זוגות להט"בים,

משפחות להט"ביות לא מתאימות לגידול ילדים מכל הסיבות

יש כאן דוח מאוד מאוד קשה, אין פה ויכוח.

אני ממשרד המשפטים. קודם כול, אנחנו מברכים על הדיון הזה. להיפך, לא רוצים לברוח ממנו.

שאין לו חריגים היום בחוק,

זאת אומרת, משרד הרווחה לא יכול לעשות משהו שהחוק לא מתיר לו. הפרשנות הזאת שנעשתה דאז היא באמת הייתה פרשנות שמנסה לפתוח ולייצר את החריג על הכלל של אימוץ על ידי איש ואשתו על ידי החריג הקיים

טיוטת החוק הזאת

קריטית מבחינתנו, היא גם מבקשת לבטל את התנאי של איש

האם אני יכולה לפרש את איש ואשתו ברוח השוויון, זאת שאלה שאגב היא כרגע תלויה ועומדת במסגרת

מבחינתי כיועצת משפטית לממשלה העמדה שלנו תמיד הייתה שדרך

אנחנו נידרש לשאלה הפרשנית הזאת ונביא אותה במסודר.

ניסינו לא להגיע אליה, כי בעינינו להגיע לזה זה מבחינתנו הדבר האחרון שרצינו להגיע

אנחנו כפופים למדרג שבחוק. צריך לקרות הרבה דברים כדי שהנסיבות המיוחדות האלה יתממשו. אם הולכים לפי נוסח החוק, הסיכוי שזוג חד-מיני יוכל לאמץ - - - החוק מייצר תיעדוף. זה ברור. נראה שתצטרך להמתין בין שנה

אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. אל תגידי את זה, יסגרו אותו. נראה לי שהרכבת הזאת של הניסיון לזה כבר יצאה.

כי אנחנו מבינים שיש פה עניין של זכויות והגנות, אבל דה פקטו אילולא בג"ץ שום דבר לא היה קורה בחקיקה אל מול הקהילה

אנחנו מייצגים כ-8,000 משפחות בכל זמן נתון בהליכי נוער, וכ-100 הליכים נפתחים בשנה בהליכים של הכרזת הילד כבר

משרד הרווחה שמעו אותך. המשרד לשוויון חברתי, דילגתי עליכם. יש לכם משהו חשוב להגיד? אין לנו משהו להוסיף, במיוחד לאור הנתונים שמוצגים בדוח. תודה רבה. האגודה למען הלהט"ב, יש שניים,

אדוני, אני רק רוצה לציין את העובדה שגם בעתירה שלנו אנחנו הצגנו שני פתרונות אפשריים לבעיה פתרון אחד שבאמת תהיה חקיקה, ופתרון שני, בהיעדר חקיקה, שתהיה פרשנות משפטית שעולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של השיטה, עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עם ערכים שכבר הוכרו בפסיקה,

לא נותר לי אלא להסכים איתך, ולו יהי. אני רק אציין שבשלישי באוגוסט יש דיון בעתירה, אחרי שהמדינה הודיעה שכנראה סיכוי לשינוי החקיקה כרגע אין, ותקוותנו באמת שהתשובה תבוא מבית המשפט העליון שיורה על פרשנות ראויה לחוק. לו יהי. אני חייב להוסיף רק עוד משפט אחד. נתתי למי שבא איתך, אבל מכיוון שהתפרצת יש לך משפט של 20 שניות.

אני מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב. כולם מדברים פה כמה באמת החוק הזה מיושן, וזה עובר כבר מממשלה לממשלה לממשלה. אנחנו לא יכולים לחכות עוד, לא יכולים לחכות עוד עד שיהיה שוויון בהורות. אי-אפשר עוד. אני מסכים, אני בן ברית שלך. אני מלקה את עצמי שלא הספקנו לעשות את זה. אז תמתין בסבלנות ונצפה פני עתיד. משפחתא בני, בבקשה. כן, בוקר טוב. בוקר אור, שלוש דקות. אני יושב-ראש משפחתא קהילת האימוץ. אני אב מאמץ. אשתי ואני הורים לשישה ילדים, את השניים הצעירים אימצנו. וואו, כל הכבוד. לא, לא כל הכבוד. אני אחר כך אסביר לך למה.

קודם כול, אני מסכים. יש לנו ארבעה ילדים, הייתה לנו ילדה באומנה, אחר כך אימצנו עוד ילד. כשאנחנו באנו לאמץ עוד היו צריכים לזרוק אותי מכל המדרגות ולהגיד: בני, תודה רבה. יש לך ארבעה ילדים, אימצת ילדה אחת, למה עוד אחד? יש לנו מלא אנשים. זה לא קרה כי זאת הבעיה. אבל אני רוצה להשתמש בכמה ציטוטים שנאמרו פה. אמרו: לא סביר ולא מוטה, ואמרו אזרחים סוג ב'. אז זה לא סביר ולא מוטה ואזרחים סוג ב'. נתחיל מאזרחים סוג ב' עורכת הדין שפירא, אמרת שכל הדיון הזה נולד בגלל בקשה או עתירה של ארגון הלהט"בים. אנחנו דפוקים בשכל, סליחה. למה לא דנו בילדים? למה לא דנו בדוח מראש ב-1,150 ילדים מתחת לגיל שמונה, שנמצאים עכשיו, היום בלילה, 1,150 ילדים בפנימיות לא במשפחות, בפנימיות עם מטפל זמני, בת שירות שתלך עוד מעט, משפחה שיכולה להצליח שנתיים-שלוש במין בית כזה נפלאים. למה אנחנו לא מטפלים בזה? עכשיו, בגלל הדבר הזה אנחנו הולכים לטפל בילדים. אז האזרחים סוג ב' הם הילדים, האזרחים סוג ב' הן האימהות הביולוגיות, ואנחנו לא מטפלים בהם. בשנייה שנפתור את הדבר הזה, ייפתרו כל הבעיות. אין פה בעיה משפטית. אם אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, מחר יכול להיות שיהיו 1,150 ילדים שצריכים משפחה ונוציא אותם מהפנימיות. אולי לא 1,150, אולי רק 500. בואו נלך לרשימות של משרד הרווחה, אם עכשיו תפילו עליהם 500 ילדים, הם יתחננו, הם יתחננו ללהט"בים שיבואו לקחת את הילדים, הם לא יחפשו איזושהי דרך משפטית, הם יבקשו: תבואו, תיקחו אותם. אז אנחנו צריכים רק לפתור את זה. עוד משהו, כבוד יושב-ראש הוועדה, אמרת בעיה תקציבית? אם נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו ניתן צ'ק חזרה למדינה של 100 מיליון שקל, בגלל שהילדים האלה, אם הסתכלתם על הטבלה הזאת, עולים 11,900 שקל בחודש, וזה הנמוך וזה בלי ההשתתפות של העמותות. אני מעריך 17,000-16,000 שקל לחודש. כל ילד כזה שנשים במשפחה מאמצת, שלא נותנים לה 2,000 ש"ח, במקרה הטוב אולי 600 ש"ח בממוצע, תעשו חשבון כמה כסף זה לשנה לאורך החיים. תחשבו מה יקרה כשבת ה-17 הזאת לא תיכנס להריון, כשהילד הזה לא יגיע לכלא זה משהו שמחזיר את עצמו. לא צריך לשנות חקיקה, צריך לעשות את מה ששר הפנים עשה בדרכונים. בגלל כמה אנשים שאולי רוצים לנסוע לחוץ לארץ בקיץ הקרוב, אומרים: כל עובדי משרד הפנים מתפנים. אשתי יצאה עם הבן שלי לעשות דרכון, לקח להם חצי שעה לפני יומיים היו 30 אנשים בתור לפניה למה? כי היו 28 פקידים. אז עכשיו, אם יש 1,150 ילדים, יתכבד משרד הרווחה, ייקח את כל העובדים הסוציאליים, 1,150 תיקים יבדוק אחד-אחד, ושלא יהיה ילד שיישן לילה אחד מיותר בפנימייה, בסידור זמני; שלא תהיה אימא אחת שיכול להיות שאפשר להחזיר לה את הילד. זמן של ילד הוא יקר מפז. אנחנו לא סוסים, אנחנו לא חיה שנולדת ותוך דקה אחת הולכת על הרגליים ויודעת לצוד. אנחנו מתפתחים, הזמן שלנו יקר. הפתרון הוא פה, הוא מונח. תודה רבה לך על התרומה הזאת. המספר שאמרת עכשיו זה המספר שיש במשרד הרווחה? זה המספר שמצאנו בדוח 1,150 ילדים מתחת לגיל שמונה בפנימיות. אבל כמה הורים מחכים לאמץ? זה מה ששאלתי כבר מזמן. זה הילדים, ראינו בדוח. כמה הורים מחכים? יש הורים שמחכים לאמץ, ויש הורים שמחכים לאמץ ילד קטן. אבל שאלתי כמה הורים מחכים לאמץ, זה נתון פשוט,

אני רק יכולה להגיד שאלינו מגיעים כל יום לפחות שני הורים מהקהילה שמעוניינים לאמץ.

האגודה למען הלהט"ב. לא, לא קשור. גם הורים סטרייטים. כמה הורים מחכים לאמץ ילד בישראל? בגדול זה אפילו שני המספרים יחד או שני - - - הלוואי שהבעיה הייתה שאין מספיק הורים שיאמצו את הילדים, באמת הלוואי שזאת הייתה הבעיה. אני לא מצליחה להבין - - - סליחה, שנייה רגע. לא, אני מבקשת סליחה כי אני מדברת עכשיו. זה לא העניין. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה. זכות הדיבור שלי גם ככה. הנתון הכי חשוב הוא כמה הורים במדינת ישראל - - - תכף יבדקו לך,

אבל איך מגיעים לדיון כזה בלי נתון הכי משמעותי? הינה, יש לה. דקה אחת. טוב, אני אמשיך בינתיים. תודה רבה לך, אני צריך אותך אחר כך לנייר עמדה.

תן את זה למזכירות הוועדה. אנחנו ננסה לעבוד מול שר הרווחה. אני אתמול פגשתי אותו במקרה, אני אפגוש אותו במליאה, ננסה לעשות משהו בעניין הזה. קודם כול, אני ביקשתי לדבר בעיקר בגלל מה שאתה אמרת,

ואתה בכלל לא צריך לבוא לפה ולבדוק ולבחון. אין שאלה בכלל. בעיניי בסוף הנתון הבסיסי הוא שבמקרה של הורות כמו שלך או הורות כמו שלי בבית, זאת הורות שהגיעה מתוך רצון להיות אימא.

אני נכנסתי למצב הזה מתוך רצון אני בהורות משותפת מדעת להיכנס. יש לי חברות שנכנסו להיות אימא כי קרה. אולי רצתה, אולי תכננה בעוד חמש שנים. זה קורה. בהורות כמו שלך, במודל ההורי או הורות משותפת אתה נכנס במודע, אתה עובר תהליכים לא פשוטים גם של הגוף, מהזרקות של הורמונים ל-IVF. כל מי שעבר יודע את המשמעות. זאת אומרת, האישה גם משלמת מחיר פיזי הרבה פעמים. הגבר כמובן, בן הזוג זה נחמד, איך פעם אבא שלה אמר לי: אנחנו בהריון. אמרתי לו: אתה לא. אני בהריון, אתה יושב פה, וטוב שבאת לראות את הבדיקה. הוא יודע, יש לנו על זה שותפות מלאה בעניין. אבל הכניסה למצב של האימהות שלך הן נכנסו מתוך רצון מודע.

בלי לקרוא מחקרים ברור לי שאם יבואו ויסתכלו עשר שנים אחורה, אף ילד ממשפחה להט"בית והינה אני חותמת על זה לא הלך לא לרווחה, לא לאימוץ. חותמת על זה. אז קודם כול, מבחינה כלכלית זה חיסכון למדינה. הרי בסוף על כל ילד כזה שנשלח למסגרות רווחה, למשפחה סטרייטית לצורך העניין, אנחנו משלמים מלא כסף,

קודם כול העניין הכלכלי. נפשי? אין שאלה בכלל. רק אתמול היה דיון בוועדת העבודה והרווחה על נוער וצעירים בסיכון אגב, היו איזה 15 חברי כנסת והיה דיון מרתק. ישבו גם איזה שלושה צעירים בוגרי פנימיות ואמרו: ברור לנו איך הגענו למצב הזה. אני לא אומרת משרד הרווחה עושה עבודה מצוינת, מדריכים בפנימיות עושים עבודה שאי-אפשר להסביר אותה. אבל בואו תסתכלו בעיניים, משקפיים ורודים, ותראו איפה סיפור ההצלחה, וברגע שהוא מצליח תנסו להרחיב את המודל. אני עוד פעם אומרת, אנחנו ביום של הקהילה הגאה, הדיון הוא על הקהילה, אין לי ספק בכלל על ההצלחה בהורות משותפת, בהורות שהיא להט"בית. אבל אני חושבת שהנתון הכי ברור אתה, אמרת 1,150, הדוח דיבר על 1,150. 1,149. אני בטוחה שכבר עכשיו הצטרף עוד ילד, תסכים איתי? As we speak. אפשר להגיד שיש 480 ילדים מתחת לגיל חמש בפנימיות. זה דרמטי בעיניי. זה דרמטי. מתחת לגיל חמש.

כל מי שעסק בתחום הזה של הגיל הרך, של נוער בסיכון, מבין שאתה מעצב את הגיל מלידה עד שלוש, מעצב את הבן אדם. אני אשמח לדעת את הנתון הכי חשוב. הינה, היא כבר בודקת ונותנת לך. לא יודעת איך מנהלים דיון בלי להבין כמה מחכים ואז האם יש מישהו שיושב שם במשרד. יש מושג כלכלי IRA שאומר החזר על ההכנסה, אני מסתכלת על זה רגע בעיניים כאלה. למה? למה לא ב- top-ten של סדר העדיפויות? אני לא חושבת שאפשר לכנס את כל העובדים הסוציאליים בארץ, כי פשוט אין מספיק עובדים סוציאליים שיעשו את זה.

אבל אם רק היה צוות במשרד הרווחה שעושה

אולי אתה עוד תשב עם השר. אני באמת לא מבינה. אתה אומר שאתה יושב איתו? אני חושבת שאם אני הייתי בתפקיד כזה או יו"ר ועדת רווחה אני לא יודעת מה, בתפקיד משמעותי הייתי באה, יושבת על המדוכה עם צוות מיוחד שפשוט עושה גם לילדים האלה, להציל אותם מגיל ארבע להיות בפנימייה, וגם להורים שכל כך רוצים להיות הורים. זאת הנקודה שאיתה אני מסיימת, כי זאת הנקודה שהתחלתי בה. המשפחה שלך נכנסה לאירוע מתוך רצון במאה אחוז - - - משפט לסיום.

להיות הורה. אם הצוות של משרד הרווחה היה יושב ומסתכל בעיניים של אותם הורים אגב, גם הורים סטרייטים ואומר להם: בואו נעשה את החיבור; אנחנו ננצח כמדינה. ואני חושבת שאני עדיין אחכה פה.

הינה, יש. מתוך הרשימה היום, אני עושה הבחנה בין המשפחות המאושרות שכבר עברו אבחון ואושרו לאימוץ מדובר על 132 משפחות כרגע, ויש עוד 195 משפחות באבחון, כשמתוכם - - - אבל כמה הגישו? כמה אנשים במדינת ישראל רוצים להיות הורים? כמה הגישו? כרגע, אני אומרת 195 באבחון ועוד 132 שמאושרים.

כל מי שנמצא באבחונים. אתם אומרים שאין מספיק הורים לאימוץ.

היא אומרת ש-132 עברו כבר את האבחון ומאושרים. בסדר, זה נגמר. ועוד חלק עכשיו באבחון. אבל כמה ממתינים? אין ממתינים? אלה שמאושרים הם ממתינים. הם אנשים שכבר אושרו לאימוץ. הם בעצם בהמתנה כשיהיה ילד. את רוצה להגיד לי שבמדינת ישראל, על תשעה מיליון תושביה, יש בערך 200 איש שרוצים לאמץ? כרגע יש יותר, 200 ומשהו. זה יוצא 132 ועוד 195. 132 עברו אבחון, מאושרים גם ב-א', גם בע' ואלה שעכשיו כמה? 195. יעני 300 איש רוצים לאמץ? מלא אומרים שהם מחכים לאומנה. ויש משפחות - - - יסלח לי משרד הרווחה. תדעו שכשמגיעים למשרד הרווחה, אז משרד הרווחה אומר בצדק: אין לנו ילדים. המספר של הילדים שנמסרים לאימוץ הוא נמוך מאוד. שולחים את ההורים ישר לאומנה. ו-60% מהילדים שנמסרים לאימוץ נמסרים דרך משפחת אומנה. אבל למה?

1,150. איך יכול להיות?

יש 1,150 ילדים מתחת לגיל שמונה בפנימיות. לא, 1,150 לא מתחת לגיל שמונה. מתחת לגיל שמונה. דרך אגב, הם לא כולם לאימוץ. הם לא כולם לאימוץ. חלקם יכולים לחזור הביתה.

זה חשוב גם לשים על זה דגש, כי המדיניות של המשרד היא קודם כול אם הבית תקין ומתפקד.

אבל צריך לעזור להורים כדי שהם ישתקמו. מה לא ברור בשאלה? כמה ילדים הם בני אימוץ? בשנה שעברה נמסרו 80 ילדים שהיו פנויים באותה שנה לאימוץ. זה גם בערך הממוצע. הנתונים גם הוצגו קודם. הרי לא כולם מסווגים זאת מילה לא טובה אבל אין לי אחרת כמועמדים לאימוץ או ברי אימוץ.

בית המשפט צריך להחליט שהוא בר אימוץ.

10% חזרו למשפחות שלהם.

לא בהכרח שהמשפחה השתקמה. יש מצבים שבהם ילדים חוזרים כי - - - כי אין להם מקום כבר,

שמענו שיש ילדים שאחרי שנים בפנימיות כי הם נכנסים בגיל צעיר כבר לא מסוגלים יותר להישאר בפנימיות.

הם גם הרבה פעמים רוצים לחזור, רוצים להיות עם ההורים שלהם. רוצים לחזור והבית לא שוקם. זה ביתם הטבעי. זה מביא את הדיון על הזמן שלוקח לנו לטפל בילדים. נכון, ארבע שנים בממוצע. ארבע שנים בממוצע זה הזמן שלוקח מהרגע של התהליך שהמליצו בוועדה לתכנון טיפול שהילד הזה יוגש לאימוץ. וכמה זמן מבזבזים לפני? וילד במשפחת אומנה בממוצע היום נמצא שבע שנים, שזאת מסגרת זמנית, כשעל פי מדיניות משרד הרווחה אמור להיות מקסימום ארבע שנים. זה לא כולל את הילדים סוג ב' שהם חינוך מיוחד. אני אגיד גם שלהט"בים לא רואים את אופציית האימוץ כרלוונטית, ובגלל זה גם לא פונים לאימוץ כרגע. בדיוק. אז כדאי שתפנו, שתהיה לנו גם רשימה ונראה מה אפשר לעשות עם העניין הזה. אני אומר לכם, כדאי שייפנו, כי יש כרגע ילדים יותר ממאמצים. אבל זה לא נכון, כי לא מפנים אותם לאימוץ. הילדים האלה לא הוגדרו כברי אימוץ. בסדר, רק שנייה אחת. גברתי, אני אתן לך. את לא היית רשומה, אבל אני אתן לך. ד"ר שי גרטלר, אמרתי נכון? אתה צריך לעבוד על הגרמנית שלך. אני מתנצל אבל זה לא בדיוק הקטע החזק שלי.

לכולנו יש את החסרונות שלנו. אני גם העותר הנוכחי בבג"ץ ביחד עם בן זוגי שחר ועוד עותרים נוספים. אנחנו ממתינים מזה שמונה שנים, באוגוסט זה יהיה שמונה שנים בתור של השירות למען הילד לאימוץ, שזכה כאן לכינוי תור ב'. אני בטוח שתהיו הורים משגעים ברמה הכי גבוהה שיש.

אנחנו מברי המזל שגרו חמש שנים בארצות הברית, עשינו שם דוקטורטים. במדינה שבה אנחנו אזרחים מפלים אותנו, במדינת ארצות הברית שבה אנחנו לא אזרחים, לא הפלו אותנו וזכינו לאמץ ילדה שהיא היום בת חמש. טניה שמה, מדהימה. היא הייתה פה באירוע שארגן חבר הכנסת להב הרצנו. אנחנו גם הורי אומנה. כאן זה מה שמדינת ישראל מאפשרת כמו שנאמר. חוק האומנה לא מפלה אותנו. אז למדינת ישראל עקרונית אין בעיה שנהיה הורים, פשוט לא בדרך המלך. המסלול של להיות הורה אומנה הוא דרך חתחתים. זה גיהינום, סליחה על הביטוי. זה קשה, יש בזה אי-ודאות נוראית. אני דוקטור למדעי המדינה, אני בדרך לא מתפרק כשאני מדבר מול קהל, אבל כשאני חושב על הבן שלי, שהוא הבן שלי רגשית, ושהוא עלול להילקח ממני, כי רגשית הוא הבן שלי חוקית הוא לא. אני מכבד את הפקידה שהגיעה לפה, אבל השירות למען הילד שלח אותי לשם, משרד הרווחה שלח אותי לשם, משרד המשפטים שלח אותי לשם. דרך המלך סגורה, ושולחים להט"בים לדרך ב'. יש דוגמה מהעת האחרונה. מחזאי בשם נדב בושם, הוא וחזי בן זוגו היו הורי אומנה שש שנים, והילד לא איתם יותר. זאת המציאות החוקית של מדינת ישראל, וזה איום ונורא. והחזירו אותו להורים הביולוגיים?

זכותם ואני שמח שאמרה נציגת משרד המשפטים מהייעוץ המשפטי זה טוב שילד אומנה חוזר להורים הביולוגיים. זה המסלול של אומנה. אומנה אמורה להיות זמנית. ואני, כמי שרוצה לאמץ, לא אמור להיות במסלול הזה. אבל זה מה שכנסת ישראל והרשות המבצעת עד כה הצליחו לייצר. אני מאוד שמח שהדוח הזה הגיע לעולם. בתור אב אומנה ואב מאמץ אני מכיר את הבעיות של המערכת, והבעיה הלהט"בית היא למטה בסדר העדיפויות. אני שמח שהסוגיה הלהט"בית הביאה את הסוגיות הכבדות יותר לאור הזרקורים, אני מקווה שזה המשיך להיות ככה. אבל בתוך הסוגיה הלהט"בית, אם כבר באנו לירושלים, אם תרשה לי אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבקש ממך שתי בקשות. 1. לא קיבלנו ממשרד המשפטים פה תשובה לגבי מה עמדת השר ואני מודה לעורכת הדין מצלאוי שהגיעה לכאן. יש במשרד המשפטים שר, הוא ממפלגת הליכוד מפלגה שפעם קראה לעצמה ליברלית האם הוא תומך או לא תומך?

שר המשפטים הקודם אמר: תומך, ואין היתכנות פוליטית. אני עותר בבג"ץ. גם בבג"ץ המדינה רק מבקשת ומבקשת דחיות. לשמחתנו בית המשפט הפסיק לקבל את הבקשות האלו ויש דיון ב-2 באוגוסט. אבל עוד לפני, אדוני היושב-ראש, אם לך יש את הכוח לקבל תשובה מיריב לוין משרד המשפטים תומך או לא תומך. זה שאין היתכנות פוליטית זה ברור, אבל תומך או לא תומך כבר התקדמנו בבג"ץ הזה, שהוא לצערנו הדרך היחידה. כמובן הייתי שמח שהרשות המחוקקת תהיה זאת שפועלת אבל זה לא העולם שבו אנחנו חיים. 2. יש בעיה בהצעת תיקון החקיקה שעומדת בפני הכנסת. כאן מדברים עליה במילים יפות של הגמשת קריטריונים, אבל יש עוד מחסום פוליטי בפני הצעת תיקון החקיקה הזאת מלבד המחסום הלהט"בי. הצעת תיקון החקיקה שעומדת כרגע בפני הכנסת או לכשתעמוד בפני הכנסת כורכת ביחד שלוש סוגיות: 1. רצף אומנה-אימוץ. 2. הסוגיה הלהט"בית. 3. עניין של אימוץ בין דתי. ממש בקצרה עד עכשיו זוג יהודים לא יכול היה לאמץ ילד מוסלמי. אחרי שהגרסה הנוכחית של הצעת תיקון החקיקה הזאת תעבור, לראשונה בתולדות המדינה הקריטריונים יוגמשו. זאת עדיין לא תהיה העדפה, אבל בכל זאת יוכלו בהגמשת קריטריונים בחוק האימוץ לאפשר לזוג יהודים לאמץ ילד מוסלמי. לדבר הזה אין סיכוי לעבור בשום כנסת. כולם יעמדו על הרגליים האחוריות, וסליחה זה שיא האיוולת של הרשויות כולן לכרוך ביחד את הסוגיה הנפיצה הלהט"בית ואת הסוגיה של אימוץ בין דתי. אדוני היושב-ראש, אם אתה יכול לקבל תשובה ממשרד הרווחה מתי הם מתכננים להפסיק את האיוולת הזאת ולהניח על גבי שולחן הכנסת שלוש הצעות תיקון חקיקה נפרדות לכל אחד מהדברים הסופר-חשובים האלה. שוב, כרגע הסוגיה הלהט"בית תוקעת רצף אומנה-אימוץ. זאת איוולת. להפריד לשלוש ולהעביר מי מהם שיכולה לעבור באיזושהי כנסת, אם תוכל לקבל תשובה אם יש תכנון לדבר הזה, אני אודה לך מאוד.

בכנסת הנוכחית זה לעבור הרבה מוקשים, שדה מוקשים, וכל שנייה אתה עולה ומתפוצץ, ואני נזהר בדבריי. אבל אני מוכן להרים את הכפפה ולשלוח מכתב. שר המשפטים חייב לי תשובה על מינוי שופט במוסדות המדינה כדי לשפוט עובדי מדינה שסרחו, ואין תשובות, אז לזה אתה רוצה תשובה? אבל אני אנסה. אנחנו נוציא שני מכתבים, אחד לשר הרווחה ואחד לשר המשפטים. בסיום הדיון בבקשה תבוא הנה למזכירות, ייקחו ממך את כל הפרטים, ואפילו תעזור לדייק את המכתב עצמו. תודה רבה לך על הדברים המאוד-מרגשים שלך, אני חייב להגיד. ההסתדרות הפסיכולוגית בישראל לא באו. אז עובדת סוציאלית, גברת אודט. אהלן, אני עובדת סוציאלית. גם היום אני עובדת עם צעירים בסיכון.

רובם בוגרי מסגרות חוץ ביתיות שהגיעו לגיל 18 והם חסרי משפחה. זה מה שנקרא בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות. מה, את עו"ס יתד? אני לא עו"ס יתד, אבל אני עובדת בתוכנית יתד. ממשרד הרווחה? מטעם מי את עובדת? זה לא המעסיק שלי ואני גם לא פה מטעם העבודה. אבל אני מרכזת תוכנית מחוזית של הצעירים האלה, והם מגיעים אלינו רובם חסרי עורף משפחתי, בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות, כי על אף כל המדריכים המקסימים שיש בפנימיות, הילד מגיע לגיל 18 ואין לו אימא ואבא. אין לו אימא ואבא, לא לילד באומנה ולא לילד בפנימייה. אין לו אימא ואבא. והכאב הגדול הזה פה ששי שיתף אותנו על הכאב והפחד היום-יומי שהוא חש מהפחד שייקחו לו את הילד, אז מה חווה הילד? והילד חווה את זה והוא יודע שהוא במשפחה זמנית. אני רגע שמה את המשפחות הלהט"ביות בצד. יש לנו 4,000 ילדים שנמצאים היום באומנה במשפחה, בבית, וזה לא המשפחה שלהם. זה לא שהם המשפחה שלהם. כשהם הולכים לבית הספר הם צריכים להסביר למה יש להם שם משפחה שונה. הם נמצאים במשפחה שאמורה להיות זמנית. בזמן הזה אמור משרד הרווחה להתערב. אנחנו מדינה, התערבנו בחיים של משפחה, הוצאנו משם ילד מהבית כי אמרנו להורים האלה: אתם לא יכולים לגדל אותו. ומה עשינו? לא נתנו למשפחה הזאת כלים כדי שהילד הזה יחזור אליה, לא נתנו להם כלים כדי שהם יצליחו לגדל את שאר הילדים כי בדרך כלל לא מוציאים להם את כל הילדים. אז כדי שהם יצליחו לגדל את שאר הילדים, לא נתנו להם כלים לעשות את זה. ובזמן הזה הילד נמצא באיזו פנימייה או באיזו משפחת אומנה, הזמן עובר וגם הוא לא מקבל את מה שמגיע לו, שזה הורים, שזאת משפחה שתדאג לו לשארית חייו. החיים שלו לא נגמרים בגיל 18 כמו האומנה שנגמרת בגיל 18, או הפנימייה שנגמרת בגיל 18. מי מכם, שהיה בן 18 או שיש לו ילדים, יודע שהוא זקוק להורים שלו גם בגיל 18, גם כשהוא בצבא? כמה מהניסיון האישי שלך, לאחר גיל 18 הוא בגיר נוצרים קשרים מחודשים עם ההורים הביולוגיים? כי אני מבין את הצורך, אבל לא יודע כמה מדינה יכולה לדאוג מ-18 והלאה. מדינה לא צריכה לדאוג מ-18 והלאה, מדינה צריכה לדאוג בגיל אפס, בגיל שנה, בגיל חמש. כשהוצאנו את הילד מהבית, אז היינו צריכים לדאוג לו למשפחה חלופית. אנחנו צריכים להגביל בוועדת גרוס, פרק רביעי, טיוטה לחוק, מדברים על הגבלת משך הזמן שבו מוציאים ילד מהבית, כמה זמן עד שדואגים לו לבית קבוע, בין אם זה לחזור למשפחה הביולוגית שלו אחרי שעברה שיקום, ובין אם זה להיות המבוגר האחראי כי הוצאנו את הילד מהבית, אין הורים אחראים בתמונה, עכשיו אנחנו ההורים האחראים ולהיות מספיק אמיצים ולהגיד: המשפחה הזאת בזמן ילד, שזה שנתיים-שלוש, בזמן ילד, עכשיו עברו שלוש שנים? ההורים לצערנו לא הצליחו להשתקם? הילד הזה יקבל משפחה מאמצת. והמשפחה הזאת בעזרת השם, ואולי בעזרת משרד הרווחה, תשתקם ותצליח לגדל ילדים נוספים. הלוואי, אמן. והילד הזה לפחות יקבל בית קבוע. צריך להבין ששנתיים בחיים שלנו המבוגרים זה לא נורא. אני מקדמת את הנושא הזה כבר ארבע שנים. הייתה לי איתך, חברת הכנסת קארין אלהרר, שיחה בנושא הזה; מירב בן ארי, קיבלת ממני גם כן ניירות עמדה לאורך ארבע השנים האלה.

הממשלות שאתה כל כך אומר: חבל שלא ידענו על זה; ידעו כולם כל הזמן, כל השנים. עברו כבר ארבע שנים.

אמרתי איך לא הצלחנו. אוקיי. עברו כבר ארבע שנים מאז שאני מקדמת את הנושא הזה, ובארבע השנים בחיים שלי השתנו כמה דברים, נוסף לילד דבר מאוד משמעותי. אבל בחיים של ילד שהיה בן שנתיים, היום הוא בן שש באיזו פנימייה או באיזו משפחת אומנה, הילדות שלו כבר לא תחזור. מה עם הבית הקבוע שהמדינה הזאת צריכה ליישם? תודה רבה לך על הדברים המאוד-מאוד חשובים. אם רק יורשה לי לבקש, חבר הכנסת מיקי לוי. משפט. משפט אחד. הכינוס הזה כל כך חשוב, כל כך משמעותי. בבקשה לדאוג שמשהו קורה אחרי הדיון הזה. בבקשה לדאוג שמישהו באמת מוודא, כי אני שומעת כל הזמן תגובות ממשרד הרווחה: כן, זה מורכב,

לא היית נוכחת בדיונים שעשיתי כאן בנושא מבקר המדינה, אבל תכף תראי. אמן.

אני מוכן לתת לרועי חזן בזום שלוש דקות, בבקשה, לא יותר. היי, אני נציג הפ"י, פסיכולוג רפואי. חשוב לי להתייחס באמת בהיבט המקצועי, הפסיכולוגי, לגבי טובת הילד, כי כשאנחנו עושים תהליכי הערכה ואבחון, גם לילד וגם להורים, טובת הילד היא במרכז. מכל המחקרים המקצועיים שראינו בתחום פסיכולוגיה, אנחנו רואים באופן קונסיסטנטי מתמשך שהורות להט"בית אינה שונה כלל וכלל בכל המדדים מהורות שהיא אינה להט"בית,

אם אנחנו שמים את טובת הילד. חשוב לומר שכדאי מאוד להציע לכל הילדים גם את ההורות הלהט"בית כאופציה שאינה נופלת מהורות שאינה כזאת. אנחנו רואים את זה גם בהיבטים של התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית, השתלבות התנהגותית במסגרות. אנחנו אף רואים יותר מזה, שלעיתים הורות להט"בית מיטיבה במדדים מסוימים אפילו יותר, שכן היא מאופיינת בסובלנות גבוהה יותר ובפתיחות רבה יותר בקרב ההורים עבור הילדים. כך לפחות נערים מדווחים במחקרים שונים בעולם. זאת עמדה של הסתדרות פסיכולוגים בישראל שחוזרת שוב ושוב, גם בנייר עמדה שהוצג ב-2017 וגם - - - תודה רבה לך. בהתייחס להתייחסות שעלתה מצד הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה, הנטייה המינית איננה רלוונטית בקביעה האם הורים מתאימים לאמץ ילד כזה או אחר. חשוב לי להדגיש את זה. תודה רבה לך על הדברים. הדוח הזה הוא עם נתונים מזעזעים. זה הילדים של כולנו. על פי חוק אני מחויב לדון בביקורות של מבקר המדינה.

להשאיר את זה על המדף, זה לא יקרה. דווקא משרד המשפטים, אני חייב להגיד לך על ה- passionלהוביל את העניין הזה, ואני מבין את הביצורים הפוליטיים שעמדו בפני החוק הזה. אני לא מקבל אותם, אבל אני מבין אותם, ואני לא יודע מתי המציאות הפוליטית הזאת תשתנה במדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל תהיה יותר דמוקרטית ויותר ליברלית מאשר כיום. הנתונים הם לא טובים, הם לא טובים. הם צריכים לנגוע בכל אחד ואחד מאיתנו. אני מבין שמשרד הרווחה לקח והגיב לדוח הזה בכתב,

אני הולך לדבר גם עם השר. אני מבקש שתעבירו את ההנחיות, ואם צריך אני אוציא מכתב למשרד לביקורת המדינה, למנכ"ל, גברתי היועצת המשפטית. אני מציע לכם להקים צוות סיעור מוחות

כי אני לא מתכוון לרדת מהנושא הזה ואני לא רוצה לעבור על כל ההמלצות עכשיו יישום מדיניות הבית הקבוע, השפעת ההשמה החוץ-ביתית, הטיפול בילד שהוצא מביתו, טיפול בהורים של ילדיהם, שירותים למשפחות מאמצות, הדברים שאמרה הגברת הזאת דברים שלא נכללו בדוח, כי בעוד חצי שנה אנחנו נפגשים. אם זה לא היה הליך ארוך טווח, היינו נפגשים בעוד חודשיים-שלושה. אנחנו נפגשים פה בעוד חצי שנה-שישה חודשים, כדי לבקר מה אתם עשיתם. חובת הוועדה לביקורת המדינה לבקר, הרשות המחוקקת את הרשות המבצעת. ואתם תבואו לכאן בעוד שישה חודשים ותגידו מה עשיתם בעקבות הדוח הזה. אם צריך לשבת עוד הפעם כדי להבהיר עם משרד מבקר המדינה, אני מבקש שאתם תשבו איתם. אם צריך את ההתערבות שלי תגידו לי. אני מבקש ממך, גברתי היועצת המשפטית, להעביר את הדברים של הוועדה לביקורת המדינה למנכ"ל. מתפקידו להקים צוות, כי צריך שם תכלול של כמה מחלקות ומדורים אצלכם במשרד הרווחה כדי לבוא ולטפל בדברים שעלו פה. גברתי במשרד המשפטים, נא להביא ליועץ המשפטי או לפרקליט המדינה אני לא יודע למי להחליט, את יותר טובה ממני בעניינים האלה את ההחלטה הקודמת שניסתה ללכת בין הטיפות, כדי לאפשר גם לקהילה לבוא ולאמץ. אני מבין שאתם לא מצליחים להעביר את החוק. לא אשמתכם, אשמת הפוליטיקאים. אבל אפשר לרדד את ההוראה, או אפשר לחדד אותה זאת מילה יותר טובה אולי עוד חצי צעד, אולי עוד צעד אחד. וגם את תבואי אליי בעוד חצי שנה, תגידי לי מה נעשה. ואם אני צריך לדבר עם פרקליט המדינה או עם היועץ המשפטי לממשלה, תגידי לי. זאת הבקשה שלי ממך. משאר הארגונים שביקשתי מאדוני ביקשתי נייר עמדה, אני אנסה לתכלל את הדברים שלך, כי המספרים לא מתיישבים. המספרים לא היו ידועים למשרד הרווחה לפני שהאדונים האלה הגיעו ממשרד מבקר המדינה עם הדוח החמור הזה. וממך, אדוני, תתחבר אלינו גם, תנסה לחדד לנו את הנושאים, אנחנו לא מומחים גדולים בנושא הזה. אני מודה, אני לא יכול להבין בכול. בעוד חצי שנה נפגשים פה. אם היה אפשר פחות, הייתי עושה פחות, אבל אני מבין שאלה תהליכים ארוכי טווח. לא את הכול אפשר לפתור, אבל יש דברים שאפשר לפתור אצלכם במשרד הרווחה, אין בכלל ויכוח לעניין הזה. בעוד חצי שנה נראה מה עשיתם. אני כבר אומר לבוסים שלי כל אלה שקובעים לי את לוח הזמנים ואת החיים, מה אני עושה מחר בעוד שנה אנחנו נפגשים כאן עוד פעם. אנחנו לא יורדים בנושא הזה, מדובר בנפשות של ילדים, אנחנו לא יכולים לחטוא. ננסה לעשות משהו בכוחות משותפים כי בנפשנו הדבר. אם צריך את ההתערבות שלי, תרימו טלפון לוועדה. כל מה שתגידו לי אני אעשה. אני עובד אצלכם, לצורך העניין. אם צריך לקשר את השר,

את המחלקות תגידו מה אתם צריכים, אני אעשה. זה דיון מאוד מאוד קשה וטעון כי מדובר בילדים, ואנחנו ננסה לעשות את המרב ולא להשאיר את דוח מבקר המדינה על המדף. תודה רבה לכולם. ישיבה זאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:04.